שלום לכולם.

על סדר-היום: תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק בשל התמשכות משבר הקורונה) (מס' 2), התש"ף- 2020. התקנות האלו אושרו על ידי משרד המשפטים,

והן מובאות לאישור הוועדה. אני מציע שנקריא את התקנות.